תודה לכולם על הגעתם לכאן. אנחנו היום בדיון נוסף בענייני הקורונה ברקע הדיווחים שאנחנו שומעים בתקשורת ואני מניח שנשמע עוד מעט מצד משרד הבריאות, על עלייה במקדם ההדבקה ועל חשש מהיפוך